אנשים הגיעו בזמן. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לפניות הציבור ט"ז בתמוז התשפ"ג. הנושא הוא פגיעה בזכויות הסטודנטים הזכאים במלגות "מילגו". אני אתחיל אולי במשפט אחד, אני לא זוכר הרבה פעמים שהיה אולי משהו דומה לזה, שהיה נושא שקיבלנו עליו כל כך הרבה תלונות. ממש לא זוכר דבר כזה. בעיקר התלונות היו על השירות. כמובן שאנשים לא היו זכאים, אבל אני מדבר באמת, מספר רב מאוד של תלונות, לא תלונות בודדות. מכאן הבנו שיש פה איזושהי בעיה. וגם הדחיפות בוועדה, על פי רוב דברים כאלו לוקחים זמן, אנחנו מדברים על תחילת שנת הלימודים, מדברים על הכנסת לפני פגרה, סדרי יום דיי מלאים של הוועדה, אבל נדרשנו לנושא הזה. אני אתחיל בהחלט מהנציגים, אלה שפנו, פנו הרבה. אבל אנחנו נתחיל עם נציגים ונתחיל עם נציגי הסטודנטים. תרצה דרדיק, סטודנטית.

תודה רבה. אני תרצה דרדיק, אני סטודנטית למשפטים שנה א', אימא ל-6 ילדים. במצב שלי כאישה חרדית שלא עשתה צבא, המלגה היחידה שהייתה פתוחה בפניי זו מלגת משרד החינוך. זו מלגה שבניתי עליה, מתחילת השנה אנחנו משלמים שכר לימוד מאוד גבוה, בתחילת השנה אנחנו יודעים שבחודש יוני אנחנו מקבלים את המלגות. זה דבר שעובד כבר שנים, עובד בצורה תקינה, עובד כמו שצריך. ואני מגישה את כל הטפסים, המון טפסים להגיש, המון ניירת.

יועצת מס, מחשבת שכר, אני מתעסקת עם טפסים ואני יודעת להגיש טפסים וגם לטפל בהם. אני מקבלת הודעת דחייה מאוד מהר. אני שואלת מה קרה, כתוב שלא עמדתי בתנאי הסף. היה איזשהו טופס לא תקין, טופס של אישור גובה שכר לימוד. אני בודקת את הטופס, הוא תקין. זה הטופס, זה מה שכולם הגישו. אני מבקשת שוב, ואני פונה אחרי שעות של המתנה בקו. זה דבר שבאמת כל הסטודנטים התלוננו עליו, יש לנו קבוצה גדולה מאוד של סטודנטים. זמני המענה הם בין שעתיים לשלוש, במקרה שזה לא מתנתק,

יש זמני מענה נוראיים. מסתבר שהטופס כן תקין, זו הייתה טעות. אחר כך אני מקבלת עוד הודעת דחייה, אני בודקת בנתונים. עכשיו, אני בן אדם שבאמת יודע לבדוק. יש המון סטודנטים שלא יודעים אפילו להבין למה הם נכשלו.

אני רואה שבנתונים שלי כתוב שיש לנו 3 נפשות במשפחה ושההכנסה שלי פי 2 יותר גבוהה. מסתבר שיש טעויות הקלדה.

אני רוצה לדבר פה דבר ראשון על זמני מענה, על שירות לקוי. אנחנו סטודנטים, אנחנו עובדים, אני חושבת שבאמת, האנשים שפונים למלגה הזו הם אנשים במצב סוציו-אקונומי נמוך, במצב שהמלגה הזו היא אחד הדברים היחידים שהם יכולים להצליח לשרוד באמצעותם את התואר. אנחנו משלמים הון תועפות על הלימודים, אנחנו במצב שלא מאפשר לנו לעשות את זה וזה נדחה, ואנחנו אמורים לעמוד שעות. אני חושבת שבכל הזמן הזה אני אישית חיכיתי לפחות 6 שעות על הקו, ויש אנשים שחיכו עוד יותר שעות ולא הצליחו. אפילו פה, בכניסה לכנסת, אני באה להציג את עצמי בכניסה, השומרת אומרת לי "יופי טוב,

בעלי לא קיבל מלגה". אני אומרת לה "בואי תכנסי, הנה יש לנו פה גם את זאת שאחראית על התקשורת, גם לא קיבלה מלגה." לכל מקום שאנחנו רק אומרים לאן אנחנו הולכים,

עכשיו, אנחנו עוד הלכנו ונלחמנו. יש המון סטודנטים שלא ידעו להילחם ושלא מסוגלים. זו המון התעסקות, זה המון זמן, זה המון כוח. לא כולם יכולים ולא כולם יודעים לנתח למה הם נדחו.

אנחנו מבקשים פה דבר ראשון להנגיש את הבעיות. בשנים הקודמות, כשזה עבר דרך משרד החינוך, הכול עבד כמו שצריך. ביררנו אצל סטודנטים. אני שנה א', לא ניגשתי שנה שעברה - - - סליחה שאני עוצר אותך פה,

שנה שעברה לאן הגשת? אני לא הגשתי אבל זה היה דרך משרד החינוך. משרד החינוך. הגישו למשרד הראשי? כן, כן. היה איזשהו אתר, העלו טפסים, הטפסים טופלו כמו שצריך. בן אדם כמו אצלי, שקיבלתי הודעת דחייה בלי שום סיבה והייתי צריכה ללכת ולברר במשך שעות מה הייתה התוצאה שהייתה טעות גם, הם קיבלו מכתב מפורט איפה היו הטעויות. הם יכלו להעלות בחזרה את הטפסים.

יש לנו בעיה גם של אנשים שלא יודעים למה הם נדחו. הם בעצם העבירו את כל נושא המלגות לפר"ח. זה היה בתפעול של משרד החינוך, וזה עבר לפר"ח בגלל הידע והמקצועיות שלהם בחלוקת מלגות, יש הרי מלגות פר"ח שמתקבלות כל שנה לאנשים שעושים התנדבות. אז הם אמרו אוקיי, כנראה שהיה איזשהו מכרז, אני לא יודעת איך זה עבד, אבל זה עבר אליהם כדי שהתפעול והשירות יהיה יותר תקין וזה קרס. זה קרס. אני בן אדם שיודע גם להפעיל דברים כאלו, אפשר לעשות את זה הרבה, הרבה יותר טוב. יודעים את סדר הגודל של הסטודנטים שפונים, צריך יותר מענה, צריך זמני מענה גדולים יותר. אתם רואים שזה קורס, תגבירו שעות. תעשו את זה בצורה יותר תקינה. אני לא מדברת כרגע על הקריטריונים ששונו, זה נושא לוועדה אחרת,

שינו להם קריטריונים בלי שהם ידעו והם לא זכאים למרות שהם זכאים בעצם. עוד דוגמא, אנשים עמדו שעות בקו, בשעה 17:00 מסתיים

יש מענה מ-08:00 עד 17:00, בנאדם עלה ב-15:00 על הקו, חיכה שעתיים על הקו, ב-17:00 התנתקה השיחה כי נגמרו שעות המענה. כלומר, אנשים שעות מחכים בתור

יש לי דוגמאות אינספור,

יש לנו דוגמאות פה עד להודעה חדשה. אנשים שזכאים מכל כיוון. גם במצב קשה, גם במצב משפחתי קשה, עם כל המצבים ואין מענה. זה מאוד לא מונגש.

אני רוצה שניה להוסיף עוד נקודה, גם אני סטודנטית למשפטים. מה השם שלך? אני שיינדי, שיינדי סדובסקי. אני גם העליתי את כל המסמכים של המלגה, הכל כתוב לי שעלה, בסוף קיבלתי דחייה כשבנתונים שום נתון לא עלה. זאת אומרת, אני אפילו לא יודעת על מה הדחייה. אז אחרי כמעט 6 שעות המתנה על הקו קיבלתי תשובה, ואז היא אומרת לי אחרי שהיא גם בודקת, לקח כמעט בסוף כל הסיפור איזה 8 שעות המתנה.

אני אמא ל-5 ילדים, 3 משרות, ילד חולה סרטן. ואחרי זה היא אמרה לי, את סטודנטית על תנאי כי את עושה מכינה ביחד עם תואר ראשון, אז את בכלל לא יכולה להיות זכאית גם למלגה. אולי כן אולי לא,

אני גם לא יודעת להגיד לך. תגישי ערעור בחזרה, כלומר עוד ערעור, ונפתח לך את זה עוד כמה ימים. תעקבי אחרי האתר ותראי שנפתחת לך האפשרות לערעור ואז תנסי להגיש עוד ערעור.

צופיה קלה.

אני רוצה להמשיך את הדברים שתרצה ושיינדי אמרו, אני רוצה לדבר על טיב השירות שהיה לנו מול "מילגו" עצמו. אני לדוגמא קיבלתי את אותו הדבר, מייל קצר, שורה וחצי שלא מפורט שם שום דבר. כתבו לי את לא עומדת בקריטריונים נקודה. אמרתי טוב, ננסה ליצור קשר. אני עובדת בנציבות וכשיוצרים קשר אני יודעת שמתקשרים, מרימים טלפון, שואלים "מי מה מו" ואומרים לי בעצם מה העניין. אני מרימה טלפון, מחכה שעה, מחכה שעה וחצי, מחכה שעתיים,

כעבור שעתיים ועשר דקות, יש לי הכל, צילומי מסך, מתנתקת השיחה והתחלתי להתייאש עד שפתחנו קבוצה של כלל הסטודנטים שהתחלנו להעלות את הנושא ולדבר עליו. ניסיתי להתקשר שוב, עוד פעם, שעה וחצי על הקו ואין מענה. בסוף, יום אחד המתנתי שעתיים וארבעים דקות על הקו, קיבלתי מענה - - - לפי מה שחברות שלך אמרו, התמזל מזלך. כן, ממש, ממש התמזל מזלי. וזה מטורף, שעתיים וחצי שאני על הקו. ומילא אם היה שעתיים וחצי שאמרו לי באיזה שלב אני, באיזה מספר אני בתור, כדי שאדע מתי יהיה מענה, אני שעתיים וחצי על הקו ואין אפילו צלצול של קו, שום דבר. שיחה כאילו אני בכלל לא מתקשרת. שעתיים וחצי שקט.

ננסה כי בקבוצה אנחנו יודעים שזה ככה עובד. וזה פשוט מטורף. שבוע שעבר, סטודנט המתין שלוש וחצי שעות על הקו עד שהוא קיבל מענה. וגם זה, ברוך השם, גם התמזל מזלו. וזה דברים שאני שואלת עצמי, אנחנו בתור סטודנטים, אנחנו עובדים שעות, המשכורות שלנו ממש קטנות, הכסף שאנחנו משלמים על הלימודים עצמם מטורף. כל הסטודנטים, אנחנו בעצם בונים על המלגה הזו. זה לא שאנחנו לא עומדים בקריטריונים, יש מאתנו שעומדים ממש, אפשר לפתוח כל מיני טפסים ולראות שאחד אחד מאתנו,

אימא שלי, יש לה נכות. כשעליתי לשיחה אחרי שהמתנתי שעתיים וחצי, המוקדנית על הקו אומרת לי תמתיני שניה והשאירה אותי 15 דק' על הקו בלי שום דבר. כבר לא ידעתי

ואז היא אומרת לי לא חישבו את הנכות של אימא שלך, תכתבי גם על זה בערעור עצמו. שזה נקודה, אני אומרת, מטורף. עוד נקודה קטנה, אחרי המענה, כעבור שעתיים וחצי של המתנה, אחרי המענה עצמו מוקדנים איתרו סטודנטים. הם אמרו להם תגישו טפסים מסוימים בערעור עצמו, הגישו את הטפסים ואמרו להם זה לא הטפסים שאתם בכלל צריכים להגיש.

ללכת למנהל הסטודנטים שלנו, כל אחד איפה שהוא לומד, וזה שוב ללכת ל"מילגו" וככה לטרטר את הסטודנטים עד שבעצם הגענו לתאריך של סיום הגשת הערעורים. והסטודנטים אפילו לא הצליחו להגיש את הערעור כמו שמגיע להם. וגם, בעיות טכניות באתר עצמו. חוץ מהמענה הטלפוני, היה אפשר להגיש מכתב באימייל שבו אנחנו מפרטים על הערעור, למה אנחנו רוצים לערער. אני הגשתי באימייל ועוד רבים גם הגישו באימייל. אף אחד מאתנו כמעט לא קיבל תשובה. הבודדים מאיתנו שקיבלו תשובה, קיבלו ממש תשובה של כמה שורות כאילו בוט כותב את התשובה. בכלל לא מפורט שום דבר, כלום, כמה שורות קצרות, כאילו רק כדי לעשות "וי" במערכת שימחקו את השם שלנו וזהו. כאילו אין סטודנטים מאחורה שעומדים מאחורי המכתבים ששלחנו. ועוד בעיות טכניות באתר עצמו, ערעורים שהגשנו, סטודנטים מסוימים, הערעורים עצמם לא הועלו לאתר. כעבור התאריך שראינו שכבר הסתיימה הגשת הערעור, סטודנטים מאתנו פתאום מגלים ערעורים שבכלל לא הוגשו. אחרי הגשת הערעורים, אנחנו רואים ערעורים שלא הוגשו בכלל לאתר,

למרות שהעלינו ועבדנו על זה מאוד קשה, עד שהיה לנו מענה והכל. וגם כעבור שעתיים וחצי,

אני חוזרת לעניין של השיחות, כעבור שעתיים וחצי המתנה היו מוקדנים שענו לנו לטלפונים, אמרו לנו תמתינו על הקו, אני ברוך השם לא התנסיתי בזה, אחרי כמה דק של המתנה על הקו השיחה נותקה. המוקדנים לא חזרו אלינו. וזה פשוט מטורף. ועוד נקודה קטנה אני רוצה לדבר על סטודנטים מסוימים שקיבלנו אפשרות שאנחנו בנתק כלכלי. אני בת 18 וחצי, חישבו אותי כאילו ההורים שלי משלמים לי על המלגה עצמה. אני מממנת לעצמי את הלימודים, אני מממנת לעצמי את הכול, אני בנתק כלכלי מההורים שלי ו"מילגו" עצמו לא נתנו לנו בכלל אפשרות לסמן מתי שהגשנו את המלגה עצמה, לסמן שאנחנו בנתק כלכלי. בהתחלה הגשתי את המלגה בלי טפסים של ההורים שלי כי ידעתי שהם יחשבו את השכר של ההורים שלי וזה לא נכון, זה לא אמור להיות ככה. ואז הם אמרו לי שההגשה שלי, של המלגה עצמה לא נכונה ושאני צריכה בעצם לצרף גם את הטפסים של ההורים שלי. צירפתי את הטפסים של ההורים וכמובן קיבלתי ערעור, כשדיברתי בטלפון אמרו לי שאני לא עומדת בקריטריונים בגלל ההורים שלי. הסברתי להם שאני בנתק כלכלי, שלחו אותי לעורך דין לחתום על טופס ועכשיו גילינו,

לסטודנט אחד אמרו שמנהל המלגה אמר שסטודנטים שהיה להם נתק כלכלי מההורים, בגלל שהם לא ציינו הם כנראה לא יקבלו את המלגה עצמה. עם איתן ארתור אני לא יודעת אם הוא כאן, דיברנו, מי שדיבר איתו, שזה מטורף. למה שלא נקבל?

יש פה מישהו מהתאחדות הסטודנטים? הם נרשמו ולא הגיעו? נרשמו שלושה, אבל הם לא כאן. שלושה ולא הגיעו, טוב. אולי כמוני קרה להם פאנצ'ר, יכול לקרות לכולנו.

אני רוצה רק להוסיף את ה - - - כן אבל בקצרה כי אני רוצה לתת לעוד.

שתי מילים, פשוט הנתונים הוקלדו בצורה שגויה. אני יש לי 6 ילדים אז הגשתי ספח מלא, אין אפשרות לטעות, והוקלדו 3 נפשות. כלומר, זה הוקלד ברמה חובבנית מאוד. היה נראה שזה מזולזל, ממש לא מכבד ומזלזל מאוד. עוד מישהו מהסטודנטים שפנה?

אני סתם רוצה, קודם כל בשביל ההבנה שלי, מי אחראי על הפרויקט הזה? המועצה להשכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה. אז אולי כמה מילים? אני אתן מסגרת לדברים באמת כדי - - - רק רגע, אני אמרתי, כמו שהקדמתי בהתחלה, ואמרתי את זה כי איחרתי. אני לא זוכר. הדבר היחידי שדומה לזה היה כשמעונות היום עברו ממשרד החינוך למשרד העבודה,

אני כבר לא זוכר מאיפה זה עבר לאיפה, זה עבר בכמה משרדים, עבר הלוך, חזור. זה הדבר היחידי שאני זוכר שהוועדה הוצפה בכמות כזאת. אני לא זוכר מקרה שבתקופה כל כך קצרה, הצפה של פניות, באמת. אנחנו קיבלנו עד השנה 1,200 פניות בכל מיני נושאים, טופלו. לא כינסנו וועדה על כל פניה. אבל משהו שהוא פתאום איזשהו בליץ של הצפות שאנחנו פשוט,

אז אולי תיתן לנו קצת מסגור של הדברים,

כן, אז נעים מאוד, יוסי סבג, המועצה להשכלה גבוהה. אני אתן מסגרת לדברים, לכלל הדברים, ואז גם אתייחס באמת אולי לחלק מהטענות והדברים שעלו. מלגת קרן הסיוע לסטודנטים, מלגת "מילגו" בשם החדש שלה שבעצם מותגה השנה באופן מחודש, זו קרן המלגות הכי גדולה במדינת ישראל שמסייעת לתלמידי תואר ראשון ותלמידים במכינות קדם אקדמיות. מדובר בקרן שמידי שנה מוגשים אליה למעלה מארבעים אלף בקשות וזוכים באזור החמש עשרה אלף סטודנטים, כמובן לאור מגבלת התקציב שיש לנו בחלוקת המלגות. קרן הסיוע הזו בעצם, מאז ומתמיד, הייתה של המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים מיתגו את זה כמלגת משרד החינוך כי התפעול של זה בשנים עברו, עד השנה האחרונה בעצם, הייתה תחת אחריות של משרד החינוך.

אולי לא כולם זוכרים, אבל היו לנו גם קשיים בשנים קודמות. היו לא מעט קשיים בשנים האחרונות תחת ההפעלה של משרד החינוך. אני כמובן לא אומר את זה כהוצאת דיבה, אבל באמת היו גם זמני המתנה בטלפונים וגם כשלים טכניים וגם אי זכאויות כאלו ואחרות, ובאמת הוחלט ע"י ות"ת מל"ג ועל ידי ועדה של קרן הסיוע לסטודנטים לעשות העברת בעלות תפעולית ממשרד החינוך למכון דוידסון פר"ח, שבעצם מתפעל לנו החל מהשנה את המלגות הללו. המעבר הזה,

אנחנו מינפנו אותו לנצל את זה לא רק למעבר טכני של אחריות תפעולית אלא למעבר כולל שהוא הרבה יותר הוליסטי, ואני אסביר. המעבר הזה,

הקריטריונים שהיו בשנים קודמות לא נבחנו עשרות שנים. הקריטריונים היו, עד השנה הנוכחית, הרציונל בבניית הקריטריונים היה למצוא איזשהו סט קריטריונים שעוקף את הנושא הזה של תלושי שכר. מסיבות שונות, אני לא אכנס אליהן, ובאמת עלה צורך, הוקמה ועדה ייעודית לנושא הזה, והבנו שיש צורך בשינוי הקריטריונים, הן ברמה המהותית והן ברמה התפעולית. ואני אתייחס גם ברמה המהותית וגם ברמה התפעולית. ברמה המהותית,

הכנסנו פרמטרים שבסופו של יום בוחנים נזקקות סוציו-אקונומית. אני חס וחלילה לא מטיל דופי, אבל אני אומר, בסופו של דבר הוועדה ישבה ובחנה את הבחינה הסוציו-אקונומית.

אני מתאר לעצמי שהיו"ר מכיר את זה, אבל בסופו של דבר אין אמות מידה שהן במאה אחוז יקראו לכל פרט ופרט וכל נושא ונושא. אבל כן החלטנו שסט הקריטריונים הזה, הבנו שהוא מתכלל כמה שיותר נזקקות סוציו-אקונומית. כדי לסבר את האוזן, השנה, פעם ראשונה נוסף קריטריון של הכנסה לנפש שבוחן את הכנסות ההורים או הסטודנט לפי המצב שלו, זה תלוי בגיל שלו ואם הוא עומד כיחידה עצמאית ויש לו ילדים או לא עומד כיחידה עצמאית והוא עדיין נשען על הכנסות הורים או נעזר בהכנסות הורים. ואנחנו מבינים היום שהקריטריון הזה,

בוחן נזקקות סוציו-אקונומית ברמה הרבה יותר נכונה והקריטריון הזה לא היה קיים.

בסופו של יום, בנוסף למלגות נוספות שאנחנו מעניקים לאוכלוסיות ייחודיות במועצה להשכלה גבוהה; לערבים,

יוצאי אתיופיה וכן הלאה, המלגה הזאת בסופו של דבר מדוברת על בחינה סוציו-אקונומית. יש לה עוד קריטריונים נוספים. יש כזה קריטריון ערבי, חרדי וסוציו-אקונומי?

בואו לא נדבר על הקריטריונים פה, זה נושא - - - לא לא, אני רק רוצה לתת מסגרת להכל, אני אתייחס להכל,

אני יודע שאני נראה חרדי ולכן מיד זה - - - לא, חס וחלילה. אני רק אומר, יש מערכי מלגות שנותנים מלגות לאוכלוסיות הייחודיות. בנוסף לכך, יש את מערך המלגות הזה שמדובר לא לאוכלוסייה ספציפית כדי לסייע לה להסיר חסמים מסוימים, אלא לכלל הסטודנטים. כמובן, שוב, בהתאם למגבלת התקציב. השנה חילקנו מעל ארבע-עשרה אלף מלגות. צריך לזכור את זה כל הזמן. אנחנו חילקנו מעל ארבע-עשרה אלף מלגות. זה דומה גם למספרים שהיו בשנים קודמות. אנחנו צפויים לעלות במספר הזה לאור הערעורים ולהתקרב, לעניות דעתי, לאזור החמש-עשרה אלף, אבל אנחנו נדע את זה רק בשבועות הקרובים אחרי שכלל הערעורים ייבחנו. השינוי הזה, התפעולי והמהותי, גוזר מספר דברים. גוזר גם את העובדה שבאמת הייתה אולי איזושהי הישענות על קריטריונים מסוימים ועכשיו יש שינוי מסוים ואז זה באמת מייצר איזושהי,

עוגמת נפש של למה נבחנתי בעבר ככה וכעת אני נבחן ככה. אני אומר, אנחנו ניסינו לעשות את הדברור ואת השקיפות של הדבר הזה כמה שיותר בהנגשת המידע. אני מודע לכך שלא היינו מושלמים ואנחנו עדיין, בסופו של דבר שנה ראשונה ויש לנו חבלי לידה. אנחנו כן, גם בשנה הקרובה, אני מקווה שנוכל לפעול הרבה יותר, גם להגברת השקיפות. בסופו של דבר היום, אם נכנסים לאתר, בתוך השאלות והתשובות שיש באתר המלגה ונכנסים ושואלים איך מחשבים את הקריטריון הזה והזה, יש את מלוא המידע, לדעתי אפילו יותר טוב ממה שאני יודע, כדי להבין למה אני זכאי ולמה אני לא זכאי. בדיוק. רוב התלונות שאנחנו קיבלנו, מה שאני זוכר לפחות באימיילים שאני קראתי, רובם הגיעו ישר לוועדה אבל יש חלק שהגיעו אליי. רוב התלונות, הייתי אומר זה ברמת 90%-10% אפילו, זה לא למה אנחנו לא זכאים, תעזור לי להיות זכאי, אלא לא קיבלתי מענה, התעלמו מהניסוחים שזה, אף אחד לא מדבר איתי, אני אין לי מושג על מה זה - - - יש פה את הנציגה של - - - כן,

אני אתייחס להכול, אני אתכלל את כל המענים ואז גם ניתן לאלון ואיתן שמפעילים לנו את המלגה, אולי הם גם ירצו לתת את הפן שלהם. אבל אני אגיד רגע בעצם איך אנחנו פועלים כדי להנגיש את המידע הזה וכדי לתת שירות לסטודנט. מעבר לאתר המלגה, מעבר לפרסומים שיצאו ברשתות, וכולי וכולי, יש לנו בעצם מוקד טלפוני. לא נערכנו מספיק טוב לנושא של המוקד הטלפוני. לקראת שנה הבאה, אנחנו עומדים לעבות את המוקד הטלפוני. צריך להבין שבסופו של דבר יש פה מסה של מעל ארבעים אלף סטודנטים שיכולים ורשאים לפנות בשאילת שאלות וזה לגיטימי וזה בסדר. נתנו מענה, קודם כל, דרך פלטפורמה של מוקד טלפוני. אחרי שהבנו שהמוקד הטלפוני לא מספק, הגדלנו אותו אד-הוק באותם רגעים, שזה גם היה משהו שהוא מורכב כי בהתקשרויות וכולי, זה לפעמים קצת מורכב אבל בכל זאת הגדלנו אותו.

הוספנו מענה תוך כדי, הכל תוך כדי הליכה של המלגה. הוספנו מענה דרך הדואר האלקטרוני. סטודנטים בעצם יכלו לפנות דרך הדואר האלקטרוני. מי שלא הרגיש מסופק דרך המענה הטלפוני, אם לא ענו לו וכו', יכול לפנות דרך הדואר האלקטרוני. אנחנו מבינים שזה עדיין לא מספק. לקראת השנה הבאה אנחנו עומדים לעבות את זה. אני לא יודע להתחייב מספרית אבל אני מתאר לעצמי שבין להכפיל לבין לשלש את מספר המוקדנים הטלפוניים. אני עכשיו אשאל שאלת קיטבג. אתם יודעים שנה שעברה אם הם נתנו לכם שירות, משרד החינוך נתן לכם שירות? האם היה להם מוקד טלפוני יותר גדול, יותר פקידים או פחות? כי יש לי תחושה, אני עוד פעם אומר, זו תחושה. אני לא התעמקתי, אני פשוט שומע, קיבלתי את האימיילים, אני שומע את התלונות ואני שומע אותך. אולי יכול להיות משהו בחלק הראשוני, זאת אומרת, בהגשה יש איזושהי תקלה? כמו שהיא אמרה, כותבים שלושה ילדים במקום שישה. אז אני בכוונה חילקתי את זה - - - יכול להיות. ואז זו שרשרת. ואז היא יכולה להתקשר לברר ואז צריך מישהו שיענה לה לטלפון ואז צריך מישהו שיקבל את האימייל של הערעור. זאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך ממבט על, משרד החינוך היה לו יותר אנשים במוקד הטלפוני? היה לו פחות אנשים במוקד הטלפוני? היה לו יותר תלונות או פחות תלונות?

המוקד הטלפוני בשנים קודמות, היו לו גם כשלים. היינו בדיונים דומים גם לאור העובדה הזאת. כן, היה.

בין יתר הסיבות, אני שקוף וכנה, אולי לא כולם מכירים את זה אבל בשנים קודמות גם היו - - - הוועדה פה לא מכירה, אני שאלתי עוד פעם. בסדר,

הוועדה לא מכירה אבל אני מתאר לעצמי שגם פניות הציבור שלנו וגם פניות הציבור של משרד החינוך וגם נדבר עם נציגי משרד החינוך שתפעלו לנו את זה בשנים קודמות. גם ועדת החינוך טענו שלא היה להם? אדוני אומר עובדתית, אם נביא את הנציגים המקצועיים - - - הייתה לי התלבטות עם יו"ר ועדת החינוך, אם אנחנו נכנס את הוועדה או הוא יכנס את הוועדה. אני אזכיר לכם שיש דיון בכנסת, תמיד האם זה טוב שחבר כנסת שהשר שלו נמצא במשרד הוא יפקח עליו, ולכן - - - אז, אני אומר, יש פה שני צירים. ציר אחד זה באמת להנגיש את המידע כדי שהדברים יהיו הרבה יותר שקופים ומונגשים לסטודנט. לצורך העניין, אני אומר,

ארבעים ומשהו אלף הגישו בקשה. אותם סטודנטים שאולי לא הצליחו או נתקלו בהגשת בקשה, אנחנו ערים לזה והאתר, בשנה הבאה יקפצו פופ-אפים שיזכירו לסטודנטים להגיש את הבקשה, אנחנו עושים גם עבודה על זה מבחינת התכנות של המערכת. לצד זה, יש גם את הנושא של המוקד הטלפוני. שכמו שאני אומר, אנחנו עומדים בין להכפיל לבין לשלש אותו. כמובן, צריך להבין שזה גם בפיקים. יש פיקים של ערעורים, יש פיקים של בקשת הבקשה וכו' ולכן המוקד ינותב בהתאם. אבל בסופו של דבר, אנחנו חד משמעית אומרים את זה על השולחן, אמרנו את זה גם ליו"ר וועדת החינוך, אנחנו עומדים להגדיל את כוח האדם במוקד הטלפוני על מנת לספק מענה טוב יותר בשנים הבאות. בנוסף לכך, הוספנו עוד שבוע להגשת הערעורים למלגה כדי באמת,

אנחנו מבינים שיש פה איזשהו אירוע. עוד שבוע עד מתי? זה היה עד ה-29.

אז אני אומר, אנחנו לא נצלול פה לפנייה פנייה. גם צריך להבין, גם הפניות שהגיעו לנו דרך הוועדה, כמאה שלושים פניות שהגיעו דרך הוועדה, חלקן אנחנו גם מכירים שהגיעו אלינו ישירות ונתנו מענה וחלקן אנחנו הסתכלנו ובחנו. בסופו של דבר יש סיבות מוצדקות לפניות ויש סיבות לא מוצדקות לפניות, אני לא אצלול לכל דבר, אבל בסופו של דבר אותן פניות שמוצדקות כמובן נבחנות במסגרת הערעורים וככל שהסטודנטים יהיו זכאים במסגרת הערעורים הם יקבלו על כך מענה. אבל יש סטודנטים שרק כדי לסבר את האוזן, שמי שלא עומד בתנאי הסף - - - כשאתה עושה השוואה לשנים עברו,

אתה יודע בכל מלגה בכל זכות בכל זכאות יש תמיד ערעור, כל אחד רצה לקבל סכום מסוים, לא קיבל אותו, לא נוח לו עם זה. זה בסדר, זה דבר טבעי. אבל מה שאנחנו מנסים להבין,

זה עבר כחוט השני בין כולם, השירות הראשוני המוקד הטלפוני הוא תוצאת לוואי.

בנתוני השוואה, כשאתם עושים השוואה למה שהיה בשנים עברו, יש פחות פניות? פחות תלונות? פחות אירועים? יותר אירועים? יותר תלונות? אני חושב שאנחנו עומדים במספרים מאוד דומים, גם בנושא של הערעורים וגם בנושא של מספר הזכאים,

אני רוצה דווקא לטייב את זה. מבחינתי, זה שהיו הפניות הללו בשנה האחרונה,

היו פניות גם בשנים קודמות ואולי זה לא הגיע - - - אבל אתה אומר התחושה שלנו - - - הסיבה שעברנו היא לאור קשיים תפעוליים. אני לא אזכור פה את כלל הקשיים, אבל היו לא מעט קשיים תפעוליים בשנים קודמות. זו אחת מהסיבות המרכזיות שבגללן עשינו את המעבר הזה. עכשיו נכון, זו שנה ראשונה, אנחנו מודעים לזה וערים לכך.

לא כדי להתקטנן,

אבל צריך להכניס את זה לפרופורציה. כי יש פניות שהמדיניות, לצורך העניין, יש תנאי סף למלגה. סטודנט שלא עומד בתנאי הסף, גם ידיי כבולות בהיבט הזה.

סטודנט שלא עומד בהיקף הלימודים הנדרש, או סטודנט שלא הגיש משהו שצריך, או משהו בסגנון. אז יש פה איזשהו משהו - - - אז אני עדיין מתעקש, התלונות לא באות על זה. התלונות באות על - - - על טיב השירות.

בהיבט של טיב השירות - - - אבל אנשים קיבלו תשובה שהם לא זכאים כשהייתה טעות בקליטת החומר. אני קיבלתי תשובה שאני לא זכאית כי לא קלטו את החומר שלי.

אני באתי להילחם אחרי שכמוני אלפים שלא יודעים. מישהו בדק את הטפסים שוב? אז שוב, הייתה מסגרת זמנים להגשת הבקשה. סטודנטים שהיה חסר להם טופס או שהיה טופס שגוי, ניתנו להם עשרה ימים להחזיר את הבקשה. מי שלא עשה את זה, צר לי באמת, אבל באמת לא יכול להגיש מלגה. מי שבאמת חל אצלו איזשהו שינוי, לצורך העניין - - - אבל סליחה שאני מתעקש, הם חוזרים ואומרים, הם לא אומרים היה חסר טופס, הם אומרים הייתה טעות, היו טעויות בהקלדה, טעויות בקבלה, טעויות בהתייחסות, הם לא מדברים על אני מערער, חוץ מהאחרונה שדיברה, צופיה, שאמרה אני כן עומדת כלכלית, סוג הדברים שאתה יכול להגיד אני בודק את הנתונים. רוב התלונות הם לא על זה, הגשנו הכל ואתם פשוט טעיתם בהקלדה. לכן אני אומר, יש פה משהו בעייתי.

אני אתייחס לדברים, אלון גלרון,

הטענה המרכזית שעולה פה היא טענת השירות והיא טענה צודקת. המענים לטלפונים היו ארוכים מידי ולמרות שדיברנו לא הצלחנו לענות בקצב הרצוי.

חלק מהסיבות שהמענים לטלפונים לא עמדו בלחצים היא ששיחות ארוכות שלא רגילות התנהלו סביב נושא הקריטריונים שהשתנו.

לא הסתפקו בתשובה של 'הקריטריון השתנה', אלא הם נכנסו לעומקם של הדברים,

ועדיין לא נתנו מענה. וכמו שיוסי תיאר, אנחנו עומדים לשפר את הדברים האלו תוך כדי תנועה, וודאי לקראת השנה הבאה. הדוגמא שנתת מקודם, שאני לא מכיר אותה, היא של שנת מעבר. אמרת כאשר מעונות היום עברו ממקום למקום אז היו הרבה תלונות.

יש פה שנת מעבר ששנת המעבר הזאת כרוכה בלמידה של כל המערכת, כולל הסטודנטים, א' של השינוי בקריטריונים, ושלנו שינויים אחרים שאנחנו צריכים ללמוד אותם.

פועלת בצורה הכי תקינה שיש. תיארת מקרה שאני גם במקרה מכיר אותו. יש טעויות הקלדה לפעמים. אנחנו בבקרה על הדברים הללו מראש, הבקרה שלנו מראה אחרת, אבל יש מצבים והמקרה שאת מציגה כרגע הוא מקרה שאכן

אם אני זוכר נכון כי לא הכול מגיע אליי, אבל המקרה הזה כנראה כן הגיע אליי, שהייתה שם טעות הקלדה שתוקנה בערעורים. הדברים האלה קיימים, בשביל זה קיים תהליך של ערעורים.

העומס הגדול שאתה מתאר שמתנקז בזמן מסוים הוא לא מקרי, כיוון שאם מועד האירועים עומד להסתיים, המועד המקורי של הערעורים עמד להסתיים, לכן הייתה התנקזות של הרבה מהתלונות שבחלקן,

מוצדקות ובחלקן אינן מוצדקות. אם מוסד לימודים מנפיק אישור,

שהסטודנט הוא על תנאי, אנחנו כמערכת לא יכולים לשנות את זה. אנחנו צריכים לקבל את הדברים הללו כפשוטם. ולכן על זה יש ערעורים, סטודנט אומר אני לא סטודנט על תנאי, אני סטודנט מן המניין, אבל מוסד הלימודים שהוא אמון על הנפקת האישורים מוציא אישור מסוג אחר. אני לא מדבר על מקרה אחד, אני מדבר על עשרות מקרים או מאות מקרים מהסוג הזה. אז בהחלט, קודם כל, צר לי על כל אחת ואחת מכן שעוברת חוויה אישית לא פשוטה וכמו שאתן אומרות יש עוד כמה כאלה. אנחנו הרי באים מפר"ח, אנחנו עובדים עם האנשים

הנושא של סטודנט על תנאי, זו שאלה אליכם, זה משהו שהשתנה מה - - - הסטודנט שעל תנאי לא זכאי. מאד ברור לנו. אם אדם עושה מכינה יחד עם תחילת התואר אז הוא סטודנט בהגדרה זה נכון.

בשנת תשפ"ב, בסדר? סטודנט שעשה מכינה יחד עם ההתחלה שהוא בעצם בהגדרה שלו סטודנט על תנאי כי אם הוא לא יסיים את המכינה אז הוא לא יהיה סטודנט מן המניין אז אחד תלוי בשני, נכון. מה קרה אז? זה משהו שהשתנה? אני חושב שכן. שהשתנה?

סטודנט שהיה על תנאי, כן, הידקנו את הקריטריונים. אבל אמרתם שקודם שגם סטודנטים במכינות זכאים. סליחה, לא להפריע. רק להשלים את מה שאני אומר. חוץ מזה שגם כן הייתה לך עוד אפשרות למלגת נוספת שזו מלגת פר"ח, זה מחוץ לסיפור. אנחנו פועלים כל הזמן בעקבות דברים שנתקלנו בהם שאנחנו יודעים לקחת עליהם אחריות וזה הנושא של השירות הטלפוני. שזה באחריותנו, זה לא באחריות המל"ג. שמח שיוסי אמנם לקח את זה אבל זו האחריות שלנו בנושא הזה. את דיברת עם איתן ארתור שיושב כאן? לא היה לך מצב כזה לפני שנה או שנתיים שיכולת לדבר עם מנהל הקרן. מנהל הקרן לקח על עצמו את האחריות לטפל במקרים פרטניים שלפעמים - - - שיחות יזומות. שיחות יזומות שלפעמים,

פתרו עניין, ולפעמים היו להבהיר שלמרות המחשבה של סטודנט מסוים שהוא עומד בתנאים, הוא לא בהכרח עומד בתנאים. עכשיו, אנחנו בשלב הערעורים. כלומר, מי שהגיש ערעור, אנחנו בוחנים את הדברים. שתבינו נכון, יוסי אומר שלושים אחוז מהבקשות הן בקשות שזכו במלגה וזה סביר. זה מה שהיה גם לפני שנה, זה מה שהיה לפני שנתיים.

אנחנו לא היינו מעורבים, אבל לפי הסיפורים שלימים, פה אין שינוי. השינוי הגדול שאנחנו פועלים לשנות, לטפל גם בזמן אמת ובעיקר לקראת השנה הבאה, יוסי לא הוסיף פה עוד היבט נוסף שאנחנו רוצים להוסיף כדי לשפר, זה לייצר באמת מצב שבו מה שתיארתם, החוויה הזו של זמני ההמתנה, היא לא חוויה שתחזור על עצמה. וכמו שאני גם אומר, חלק ניכר מזה זו באמת שנת המעבר. אנחנו מכירים את זה גם מדברים אחרים שהיו קודם לכן ואתה תיארת בעצמך על מקרה אחר. אני רוצה להעיר הערה, זה פחות הנושא שלנו כרגע אבל מתעורר אצלי תוך כדי הדיון. הנושא הזה של סטודנט על תנאי, השינוי הזה, אני לא בטוח שהוא נכון. הוא לא לא-נכון כי זאת הגדרה חוקית.

אם זה מה שהיה תמיד,

אבל זה יכול להיות משהו שיוצר עיוות מסוים כי בפועל, הוא לא סטודנט על תנאי ברמה האובייקטיבית. ברמה הסובייקטיבית אתה צודק, הוא סטודנט על תנאי, כי בהגדרה. אבל כשהוא מתחיל את הלימודים, הוא נכנס להיות סטודנט ואנחנו מכירים את זה ובהגדרה הוא צריך מכינה אז הוא נכנס פנימה. רוב הנשירות, ואתם מכירים את זה כמל"ג יותר טוב ממני, רוב הנשירות אחרי המכינה זה לא אלה שהתחילו את שניהם ביחד. רוב הנשירות הם אלה שהלכו למכינה ולאחר מכן הלכו לתואר ראשון. לא ביקשתי להכיר, אבל מי שהתחיל תואר ראשון בפועל, ונכון שמבחינה פורמלית הוא לא יכול להיות כי הוא לא סיים את המכינה ולכן הוא מוגדר,

חושב שזה משהו שאתם צריכים לבדוק. אם לא הייתם משנים את זה, בסדר. אבל אני לא חושב שזה שינוי שמועיל לעצם העניין. הוא טכני, הדבר הזה. שוב, יש מקומות שאולי זה טכני ויש מקומות שזה אולי לא טכני ואז הסטודנטים - - - לא, אמרתי איך. יש סטודנט שהלך למכינה, זה משהו אחד. יש סטודנט שנכנס ללמוד תואר ראשון. יש סטודנטים, לצורך העניין, שלא עברו איזשהו ציון ראוי כדי לעבור לשנה העוקבת או משהו בסגנון. ואם המוסד הגדיר אותו כעל תנאי ויש לו איזשהו חשש נשירה, אנחנו רוצים לתת את הכסף לסטודנטים שבסופו של דבר יצלחו את התואר, יסיימו את התואר. אני לא נכנס לכם. אני רק אומר, כשאתם עושים שינוי בדבר הזה, ולכן שאלתי מה היה בעבר. אם עשיתם שינויים בדבר הזה, הוא קצת יותר מורכב. זה לא אחד נופל ואחד נכנס. אתם מדברים על מסה קריטית שאתם בעצם, אין להם דרך בסוף לקבל את המלגה. כי הם עושים את זה יחד ואין להם דרך להיכנס פנימה. בעצם לקחתם קבוצה מאוד מוגדרת ואמרתם חברה, אתם בחוץ. בשלב הזה של השנה, כבר הסטודנטים האלה לא על תנאי.

הם מגישים ערעור ואומרים אנחנו כבר לא על תנאי ואומרים להם תגישו - - - בסדר, אבל עוד פעם, זה מה שאני אומר, הנושא בסוף הוא טכני. הוא לא נושא מהותי. כשאתה מדבר על הכנסה ואתה רוצה להגדיר מהו מצב סוציו-אקונומי, זה נושא מהותי. אתה מדבר כרגע על נושא טכני שאתה גורם לעצמך בעצם, כמו שהיא אומרת, אז הוא יחכה, הוא ינסה לדאוג שתגישו עוד עשרה ימים את הערעורים ואז הם יגישו את זה עשרה ימים יותר מאוחר ואז הוא פתאום לא יהיה על תנאי כי הוא כבר סיים את המכינה. זה בעצם משחק מילים, זה לא משהו אמיתי. סטודנטים הביאו כבר אישורים שהם לא על תנאי. יש מצבים שבעצם הם לא מסיימים את המכינה ואז הם לא מתחילים סמסטר ב'. סמסטר א' הם לומדים מכינה ותואר ראשון והתואר הראשון שלהם הוא על תנאי בהנחה והם מסיימים את המכינה. אבל אם הם לא מסיימים את המכינה, הלימודים נפסקים. זה מבחינה פורמלית, אבל אמרתי מבחינה טכנית. הרי מה קורה מבחינה טכנית, לכן שאלתי את המל"ג, תבדקו. מתי נושרים, מתי הנשירה על פי רוב. כשאתה נכנסת לאותה מכללה שקיבלה אותך לתואר ראשון, עושה את הבדיקות שלה אם אתה בעצם הולך לעבור. על כמויות טכניות, זאת אומרת, בדיקה לעשות וי.

אם אתה רוצה אני יכול לחדד לך את זה עוד יותר. אם למדת במוסד, בסמינר שבעצם, את רוב המטלות שלך לתואר ראשון סיימת, פורמלית לא קיבלת תואר ראשון. אז עכשיו מעבירים אותך פורמלית.

זה לא משהו אמיתי. יש מצב שבסדר, הלכתי למכינה ונשרתי במכינה,

זה אחוזים גבוהים, אני מסכים. אבל לא במקרה הזה כשזה טכני. משרד החינוך כן מכיר בזה בלימודי תואר, לא מכיר בלימודי תואר ללימודים שלמדת לפני כן, במשחק הזה משחקת המכללה ויודעת,

כולם יודעים בדיוק מה הולך להיות ואיך זה הולך להסתיים ואין פה סודות. ולכן אמרתי, זה טכני. זה כנראה גם משהו שגורם לאיזשהו סתם סבל מיותר. כן, רצית להוסיף משהו? משרד העבודה. בבקשה. רק שם, שיהיה לפרוטוקול. אהלן, שירה ברלינר, מנהלת מה"ט. אנחנו כל השנים, בעצם, היינו שותפים ביחד עם המל"ג בתפעול המלגות של משרד החינוך. אנחנו קיבלנו הודעה ממשרד החינוך שהוא לא הולך להפעיל את הסיפור הזה יותר באיזושהי התראה לא מאוד ארוכה, ולמעשה הצטרפנו למל"ג בהפעלת המלגות באמצעות מכון דוידסון. אנחנו מפעילים בעצמנו מערך של פניות ציבור שיושב אצלנו. לא קיבלנו כאלו פניות, יכול להיות שהיה איזה משהו אחר,

על הסטודנטים והסטודנטיות של מה"ט. בהיקפים הרבה יותר נמוכים ובתקציב משמעותית יותר נמוך. אם יש משהו מהסוג הזה - - - מערכת זהה.

המערכת זהה לחלוטין אבל יש גם מערכת פניות ציבור למה"ט לבד. אפשר לפנות ישירות אלינו ולא קיבלנו - - - למען הפרוטוקול אני אגיד שהפניות, התשובות לנושאים יצאו בסדר גודל של שלושה שבועות לאחר מכן.

אז היה איזה פער ויכול להיות שזה קצת הוריד את הפיק של הסטודנטים של מה"ט פשוט פנו טיפה אחרי ולא סבלו, למיטב ידיעתנו, אנחנו לא קיבלנו את הפניות האלו, לא סבלו מעיכובים. פשוט יכול להיות שזה עניין של לוח זמנים, מתי זה קרה - - - עוד תקבלו.

אנחנו ערוכים, לוקחים מאוד ברצינות את הסיפור הזה. פניות ציבור נענות תמיד ומהר ומטופלות וככל שיש אנחנו נטפל בהן. לקראת השנה הבאה, אנחנו גם נפיק לקחים. תודה. מה שנשאר לי בעצם פתוח פה זה משהו שאני מנסה להבין, בסוף אני לא מצליח להבין אותו. אם סטודנט הגיש, והייתה טעות הקלדה, הוא בעצם לא הצליח ליצור את האינטראקציה בגלל הביצועים שתיארנו פה. הוא בעצם סיים, אז הוא מדבר היום לקירות? אז אני אסביר רק את התהליך. בתחילת תקופת ההרשמה, סטודנטים נרשמו בעצם, יש גם אתר חדש שנבנה - - - לא,

אני שואל שאלה מאוד ספציפית. כן, כן, אני אענה. הסטודנט בעצם נדרש להעלות מסמכים. ברגע שהוא העלה את המסמכים, אנחנו מתחילים לבדוק את המסמכים שהועלו. ברגע שאנחנו מזהים בבדיקה הראשונית שיש מסמכים שהם לא נכונים, כמו שאת תיארת, שלא קיבלנו מסמך, למשל בדוגמא הזאת של הכנסת הורה. אנחנו מכניסים את החזרה, הכל נעשה בצורה אוטומטית.

אנחנו לוחצים על כפתור, הבקשה חוזרת למי שהגיש אותה, הוא מקבל אסמס, מקבל אימייל שבקשתך הוחזרה, תכנס לאזור האישי שם כתוב בדיוק מה לא בסדר,

אם אתה בוחר לא לתקן את הבקשה או שאתה מתקן אבל שוב, מתקן כראות עיניך ולא לפי מה שאנחנו צריכים, במקרה הזה הבקשה תידחה. מצב נוסף שבו הבקשה יכולה להידחות זה אם יש לנו בעיה עם אחד ממסמכי היסוד. מסמכי היסוד זה אישור לימודים, כלומר אם אתה מגיש אישור לימודים שלא כתוב שם שאתה סטודנט פעיל, שאתה סטודנט לא לתואר. אז לצורך העניין, אין כל כך מלגה, אנחנו בכל זאת מחזירים את זה לתיקון. אבל בדרך כלל אנחנו מבינים כבר שזה ייגמר בפסילה מוחלטת. מסמך שני זה גובה שכר הלימוד, שזה הוזכר כאן. הרבה מאוד המוסדות נותנים גובה שכר לימוד או הסטודנטים מביאים לנו גובה שכר לימוד שהוא לא מפורט. כלומר, כתוב שם גובה שכר לימוד 11,000 שקל.

כשאתה צולל פנימה אתה מגלה שיש שם קורסים של בחירה, קורסים של השלמה, כששכר הלימוד עצמו הוא לצורך העניין, שלושת אלפים שקל. ויוסי הזכיר את זה קודם, שיש היקף לימודים נדרש. שלח אותי לשם, איפה יש שכר לימוד שלושת אלפים שקל? אם יש לך כל מיני קיזוזים ודברים מהסוג הזה. אבל אנחנו חייבים בעצם להבין ממה מורכב שכר הלימוד, אז מקרה כזה גם יחזור. אנחנו נבקש שכר לימוד מפורט, המוסדות לפעמים נותנים משהו מתומצת, לפעמים משהו מפורט, אנחנו חייבים את המפורט. ותעודת הזהות של הסטודנט שזה,

ברגע שאנחנו לא רואים תעודה מלאה, אנחנו לא יודעים אם הוא בכלל אזרח,

ואז עוד פעם נשאלת השאלה אם הוא בכלל זכאי. זה חוזר לסטודנט, הסטודנט ממלא, מחזיר לנו את זה. זה המקום שיכולות להיות טעויות הקלדה.

לאחר שהבקשה חזרה, הן אם היא הייתה מושלמת, מושלמת מבחינת המסמכים מלכתחילה, כל המסמכים היו, הן אם זה חזר לתיקון ואז חזר אלינו, עכשיו מישהו יפתח את הדברים ובעצם את תוכלי להקליד, כי הסטודנט לא מקליד את הפרמטרים. אנחנו לא מבקשים מהסטודנט שיקליד כמה נפשות יש לו, אנחנו נקליד את זה לבד. במקרה הזה, באמת יכולות להיות טעויות הקלדה. לשם זה בעצם יש ערעור. בערעור אתה יכול לערער על שני דברים. אחד מהם - - - בבקרה שלך. ודאי. יש גם כל מיני בקרות והכל,

הבקרות האלה, לא כל בקשה שנבדקת, אנחנו בודקים אותה פעם שניה. כלומר, יכולה להשתחל טעות. בערעור, יש שתי סיבות לערעור: הסיבה הראשונה, העיקרית, היא בעצם טעויות הקלדה. כי צפינו שדבר כזה יכול לקרות.

אני בתעודת זהות שיש לי שישה ילדים, אתם רשמתם לי שלושה.

נרכין ראש ונגיד וואלה,

עשינו פה טעות.

אפשרות שניה זה אם מסמך שרלוונטי קודם,

יש נכות במשפחה ולא צירפתם נכות במשפחה, איכשהו זה נשכח או משהו כזה, אבל זה היה רלוונטי לתקופות הרלוונטיות, לא שנולד ילד שלשום ואז אתה מבקש להוסיף את זה אלא משהו שהיה רלוונטי. חל שינוי סטטוס בתקופת ההרשמה, בעצם. ואז אתה יכול להגיש את המסמך הזה גם כן בתקופת הערעור.

ניסינו לכסות את כל מנעד הטעויות שיכולות להיות. הן אם זה טעויות הקלדה שלנו, הן אם זה טעויות של הסטודנט שלמשל, צירף מסמכים לא נכונים, שלחנו לו את זה לתיקון והוא החזיר לנו את זה, ובין אם הסטודנט בכלל שכח לצרף איזשהו מסמך שהיה רלוונטי, אז במסגרת הערעור הוא יכול לצרף. אלה בעצם חיי הבקשה. אני אתן שתי דוגמאות נוספות: אם מוסד ממשלתי היה סגור, לדוגמא, בפסח, או משהו כזה, או במקרה של הטכניון, שפרצו שם והמערכת שלהם קרסה ואנשים לא יכלו לקבל אישורי לימודים. לקחנו את הדברים האלו בחשבון ולאותם סטודנטים רלוונטיים הייתה הארכה בתקופת ההגשה. הם קיבלו מאתנו הודעות מסודרות, כלומר, אלו מקרים ספציפיים והיו כמה כאלה, שידענו להתמודד איתם ברמה הנקודתית. עכשיו אני רוצה לדבר ברמת האזרח. אני מבין שאתם אומרים אנחנו משפרים, לומדים תוך כדי, שנת מעבר, משתמש במה שאמרתי על המעונות, כל הכבוד, אני רוצה אבל לחדד שניה את הנושא עכשיו אני כאזרח. א' אם יש טעות הקלדה, לצורך העניין יש טעות, אני הגשתי את מה שאני צריך, הכל בסדר,

מה הטעם בלהגיד תאריך אחרון לערעור?

לצורך העניין, עבר העשרים ותשע לחודש, אני עכשיו בחמישי ליולי. חבר'ה, טעיתם. אני מדבר ברמת העיקרון, טעות שלכם, טעות שלכם. ב' זה כבר יותר מורכב - הנגשתם את האתר יותר, אבל הנגשתם את האתר בעצם,

זאת אומרת, לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות. לא, הנגשנו אותו בשמיני לינואר. לא, לא. ברמת הקריטריונים. הרי, זה מה שהוא אמר. אנחנו תוך כדי למדנו, זאת אומרת בשמונה לינואר לא פרסמתם את כל הדברים שהוא צריך - - - הקריטריונים פורסמו. כלומר, מתחילת הדרך, דרך הרשתות, דרך הכל. הנגשנו עוד יותר והבאנו שקיפות גבוהה יותר, באמת, לפני כחודשיים בערך. את מה שאני תיארתי, את השקיפות הזאת הוספנו לפני חודשיים בערך. נכות ומשפחה היה מפורסם מינואר? מהשמיני בינואר? כן, מצב משפחתי בפנים.

זה היה מפורסם פעמיים - - - לא, מצב משפחתי או נכות ביטוח לאומי משפחה מזכה אותך?

זה היה מהשמיני לינואר? כן, כן. גם. גם ברמת הפניה לציבור אבל גם בתוך הבקשה, בעצם הבקשה שואלת את כל המצבים שיכולים להיות. היא שואלת על משפחות חד הוריות,

את זה לא שיניתם תוך כדי.

זה חלק מהבקשה. כי בעצם הבקשה - - - אז אני חוזר לשאלה הראשונה שלי בטעויות טכניות, לא בחוסר, בטעויות טכניות, מה הטעם בלקבוע תאריך אחרון לערעור? כי הרי, זה לא ערעור באמת, זה משהו אחר. אנחנו מתישהו, בעצם, צריכים לסגור את הבקשות.

אם היום אני יודע שסיימתי לבדוק את כל הבקשות שהוגש עליהן ערעור, עכשיו אני לוקח, פותח את התקציב ובעצם מחלק. סוגר את הערעורים ומחלק את הכסף.

עוד חודשיים אתה מערער על איזושהי בקשה שלך שארבעה חודשים,

חודשיים אחרי, אני כבר לצורך העניין בשנה הבאה. נגמר התקציב, לא לקחתי את זה בחשבון.

אני צריך לקבל את כל הערעורים, לראות שניה את כל התמונה ולענות לערעורים האלו. גם לך תהיה איזושהי ודאות אבל גם לי, בתור מישהו שצריך בעצם לסגור את כל הדבר הזה ולנהל גם תקציב וגם להחזיר תשובות - - - כן, אבל באיזשהו מקום, אני לא יודע אם זה אתה או פר"ח או מל"ג, אבל באיזשהו מקום יש לקיחת אחריות. כי אם יש שנת מעבר, יש תקלות אמיתיות. לא לקיחת אחריות ברמת הרמת טלפון. אם אני טעיתי בבקשה, אז זו האחריות שלי. זה נכון שזה יוצר לי מצוקה שאני לא יודע מה הוודאות התקציבית שלי ומה הכל, אבל - - - לא,

אבל אנחנו מתישהו צריכים לקבל גם את הפידבק הזה באיזשהו זמן תחום. יכול להיות שאפשר לדבר על אורך הזמן. אנחנו נתנו פה סדר גודל של כמעט חודש, עשרים ותשעה ימים אם רוצים לדייק, שהערעורים היו באוויר.

אנחנו שלחנו לכולם הודעות, אמרנו להם אלה ההחלטות שלנו, אלה הטפסים, זאת בעצם ההחלטה לגבי המלגה שלך. אתה יודע, באחוזים, כמה ערעורים התקבלו? אם במעונות עסקינן, גם כשמגישים בקשה לדרגות ו - - - לא נעים לי להגיד לך, במעונות זה נמשך עד שנתיים אחר כך.

להגיש את הבקשה הראשונית זה מה שאני - - - לספר לך.

זה שאת היום במשרד העבודה זה לא מבטיח. עבדנו עם משרד הכלכלה, זה לא אומר שכרגע את במעונות - - - יש משחק "סכום אפס", שפשוט באיזשהו שלב צריך לתחום אותו. אגב, גם לוחות הזמנים לקראת השנה, בגלל שזו שנה ראשונה, המערכת קמה באזור ינואר-פברואר. זה מבחינתנו זמן לא אידאלי. אנחנו רוצים לפתוח את זה בסמוך לתחילת שנת הלימודים, באזור אוקטובר-נובמבר, משהו בסגנון הזה, כדי באמת לאפשר ולתת איזושהי ודאות לסטודנטים וגם שלא יקבלו את המלגה בחודש יולי. זה דבר שהיה גם כן,

בהיבט של קשיים תפעוליים, בשנים קודמות, שזה כל הזמן נמרח ועוד פתחו ועוד. בסוף צריך לתחום את זה איכשהו. כמה אחוז בערעורים התקבלו? אנחנו בתוך התהליך.

אתה בתהליך, כי סגרת את זה בעשרים ותשע?

בסוף הם השוואתיים. יש ארבע דרגות - - -. בוא נאמר, שם אחד שאני זוכר, צופיה, נכון? נניח שצופיה

שנאמר לה - - - נתק כלכלי. אני בנתק כלכלי מההורים.

נאמר לו שיש לו מלגה של חמשת אלפים שקלים והוא מערער כי חושב שמגיע לו יותר. כדי שהוא יקבל יותר, הוא צריך להיות בהשוואה לגורמים אחרים, אנחנו צריכים לראות את כל התמונה כדי לתת לאנשים תשובה. רציתי משפט אחד לפני שאני מסיים. כן, כן, צופיה. אני רוצה שוב להעלות את הקטע של הנתק הכלכלי. כי בהגשת המלגה עצמה, לא ניתנה לי האפשרות בכלל לכתוב שאני בנתק כלכלי מההורים. אחר כך, כשהגשתי את הערעור, מנהל המלגה בעצם אמר לנו שלא בטוח שאנחנו נקבל את המלגה כי אמרנו את זה אחרי זה והיינו צריכים לפני, אבל בכלל לא ניתנה לנו האופציה לציין לפני. אז מה, עכשיו אני לא אקבל מלגה בגלל כזה דבר? כי לא ניתנה לי אופציה? לא הייתה בכלל אופציה לפני.

כן הייתה אופציה, השאלה נוסחה טיפונת אחרת. השאלה נוסחה האם אתם בנתק מההורים? נתק כלכלי זה איזושהי ווריאציה לשאלה הזאת,

אבל נתק מההורים זה משהו אחר לגמרי.

אבל זה משהו - - - אני בנתק כלכלי מההורים שלי ואני ממש משתדל לא להיות בנתק. אולי אני לא מספיק עומד בזה, אבל משתדל. צופיה מצטטת אותי במדויק. כי מה שאני אמרתי זה שאפשר להגיש את המסמך הזה, אנחנו צריכים לבחון את זה כי יש פה גם שאלה משפטית. יש פה איזושהי הצהרה שניתנה עם הגשת הבקשה וכרגע היא, בדיעבד, מבקשים לשנות אותה.

תגישו על מנת שלא ייווצר מצב - - - אבל ברור לשנינו שיש הבדל בין נתק לבין נתק כלכלי. לפחות, לי ברור הדבר הזה. אני מאוד מקווה שזה לא גורם לי להיות בנתק. אז בגלל זה נאמר, לא ניתנה תשובה שאומרת לא,

בסדר גמור, אז זה ייבדק שם. כן, רצית להוסיף עוד משפט אחד מקודם? אני רציתי להוסיף שיש כאלה שסיפרו שהם העלו את הבקשה ואפילו, זה אפילו לא התקבל. ואז הם גם לא יכולים להגיש ערעור ולא מצליחים לדבר עם מישהו. אז אנחנו רוצים שלפחות עכשיו, אם המערכת היא בהתחלה - שיאריכו את הזמנים, גם של הערעורים וגם אם מישהו שיש לו,

צילום מסך שהעלה מסמכים.

הנתונים שלי ריקים. העליתי ולמזלי גם צילמתי מסך בכל שלב, וראיתי שכל המסמכים הועלו. ובסוף, בנתונים, הנתונים שלי ריקים. והגשת ערעור? הגשתי. גם אחרי שהגשתי, היא אומרת לי 'אוקי אני מעלה את זה בחזרה ואני אסדר את זה'. אבל יש כאלו שבכלל הבקשה שלהם לא התקבלה. יש סטודנטים שהבקשה לא התקבלה. אז אם אנחנו בשנת מעבר, צריך להאריך את כל הדברים האלה. גם את הזמנים של הערעור וגם את הזמנים של הבקשה וגם, מי שבכלל הבקשה שלה אפילו לא התקבלה, שגם תוכל עדיין להגיש.

אני חיים, היועץ של חבר הכנסת. חלק מהפניות שקיבלנו, וגם ראינו את זה בתמונות, למשל, בן אדם שנולד לו ילד והעלה ספח לפני הילד. כנראה אתם עושים איזה תיאום מול משרד הפנים. אומרים לו הספח לא תקין.

יש לי צילום מסך אני יכול לשלוח לך. אני יכול להראות לך.

אמרו לו הספח לא תקין. והדבר היחידי שהוא יכול לחשוב עליו זה נולד לו עוד ילד אז פשוט הספח לא מעודכן. עכשיו, עוד ילד זה אמור להיות תוספת, אבל לא משנה. הוא לא עדכן את זה.

במקום שישלח אימייל אוטומטי לבן אדם, הספח לא תקין - תשלח, הבן אדם בכלל לא קיבל שום אימייל. רק אחרי שנדחה לו, הוא נכנס לאתר ורואה מופיע לו בפנים - באהבה ממשרד החינוך.

אני זוכר בתקופתי כסטודנט היה אימייל, תשלים מסמך, לא תשלים זה. זה דבר מוזר מאוד.

אני מניח שלא נצלול לשמות פה, אבל אני מזמין אותך שנבדוק את זה פרטנית. אני אומר, האימיילים האלו שאתה מתאר, הם יצאו. יכול להיות שספציפית לו משהו שם התפקשש ולא יצא לו אימייל.

כל מסמך שהוא מסמך לא תקין - - - זה עלה הרבה. אני שלחתי אימייל ולא קיבלתי שום תגובה. אני פתחתי את התלונות,

פתחתי ממש,

פתחתי בקשה, בקשה. לא את כל הבקשות, אבל מספיק בקשות. ונכנסתי וראיתי, אם תרצו,

לא כאן בצורה פומבית, אבל אני יכול להעביר לכם ממש תאריכים ושעות ששלחנו ויותר מזה, תאריכים ושעות שאנשים תיקנו אבל תיקנו לא נכון. כלומר, זה הכל מתועד בתוכנה. שקיפות מלאה. יש עוד נקודה. היו אנשים שכן קיבלו למשל, אימיילים שהם צריכים להשלים מסמכים, נתנו להם עשרה ימים. עכשיו, פה היה לך עשרה ימים על עשרים וארבע שעות נעול.

אם קיבלת את האימייל ב-11:30 - אז עוד עשרה ימים ב-11:30. עכשיו, זה לא עובד ככה. כשאתה בא לבן אדם, אומר לו עשרה ימים, זה עד 12:00 בלילה. הרעיון היה לתת שבעה ימים.

בשבעה ימים יש לך שישי ויש לך שבת ולפעמים זה נשלח בלילה ולכן הוספנו - - - כן, אבל אנשים לא עודכנו עשרה ימים פונקט על השעה. מרגע שקיבלת את האימייל - - - זה משהו שיותר אפשר לתקן, אפשר לחדד את זה. כשכתוב הערעור נדחה, אנשים עכשיו בפאניקה. אני יודעת שסטודנטים בקבוצות בפאניקה. ערעור נדחה.

אף ערעור לא נדחה כי הערעורים עוד לא הסתיימו. אני קיבלתי הודעה עוד בחודש מאי שהערעור נדחה. שהבקשה נדחתה. זה מה שמוזר.

אתם בעצם מציצים על אמצע התהליך. כלומר, מה קורה, הערעור נבדק בכמה מעגלים. יכול להיות,

ניקח את הדוגמא של צופיה, שאנחנו נדחה את התצהיר שלה אבל לנוכח מה שקרה בוועדה, אנחנו נפתח את זה מחדש ונחליט שאנחנו מאשרים. לא החזרנו תשובות רשמיות על הערעור. זה גם כתוב באתר. מה שאתם רואים כרגע זה אמצע התהליך,

זה קופץ זה עולה,

לא רק הסטטוס, גם הנתונים בפנים.

עדיין לעקוב שזה לא - - - לרעה. עד שאת לא מקבלת מאתנו תשובה בעצם, את מציצה על אמצע התהליך. כן, אין מצב כזה. רגע, עוד דבר לגבי הקריטריונים. דבר שחבר הכנסת העלה, וקצת אני חושב שהתשובה לא הייתה מדויקת כל כך. למשל, לגבי נכים. הקריטריונים כן עודכנו, יש לנו צילומי מסך של אנשים שראינו שהקריטריונים אולי הורחבו וזאת אומרת, אנשים לא הבינו מה שפורט בהתחלה ואז מה שפורט בהמשך. זה נושא אחד.

קריטריון שעד עכשיו לא רשום לגבי ילדים נכים שלא רשום להורים שמחשבים את ההכנסה, למשל, מהמלגה כהכנסה. זה דבר שהורים לפעמים לא ידעו.

הם לא ידעו גם לגבי המסמכים שהם צריכים להביא, כתוצאה מזה, את הסכום של הגימלה, את מה שמקבלים מביטוח לאומי ולא את האחוזים.

זה נטו משהו שעם קצת מידע היה - - - לקחנו אחריות.

כשאנחנו קיבלנו מסמך שהוא לא תקין אנחנו ביקשנו לתקן את זה.

אז כנראה יש פה איזה אתגר לאותם אנשים שלא קיבלו את האימיילים בזמן או משהו, זה כנראה בעיה טכנית או משהו. יכול להיות שהופיע להם באתר,

כמו שאמרנו מקודם, הם לא ידעו שצריך לעדכן. אגב, יש גם בעיות טכניות לפעמים. נו, זה בסדר גמור. לא, לא בצד של המערכת. כי במערכת מהבחינה הזאת אין באמת תקלה. יש אנשים שלפעמים הדפדפן שלהם לא פועל בצורה תקינה או שרוחב הפס לא מספיק, אלה מסוג הדברים שאמרתי מקודם שעשויים לקרות, שאין לנו שליטה. אם אתה יושב בבית שלך ומצליח ואת יושבת בבית שלך ולא מצליחה להעלות את המסמך, זה לא בגלל שהמערכת לא קולטת את המסמכים. אלה מקרים - - - אני אגיד לך, אני רוצה להתכנס לסיכום אבל אני אגיד לך משפט אחד. אני אתן לך דוגמא. אני, אגב, קשור למה"ט. כאשר פנו אלינו במצב דומה מאחד מהסמינרים, עזרנו להם במקרה הזה לפתור את זה. את התקלה הזאת. כי לאנשים במקרה הזה, לבתים חרדים שאין להם את

פה יכלו לגשת לסמינר ולהעלות את זה מהמחשבים של הסמינר או ששיפרנו את הדברים בצורה אחרת, מרוכזת. מה שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים להתמודד איתו. מה שלא ידוע לנו אנחנו לא יכולים להתמודד. או בשליטתנו. יש דברים שאנחנו חייבים לעשות אותם טוב יותר.

אם שירות הלקוחות היה יותר זמין,

למשל עוד אמצעים של WhatsApp ואימייל והתכתבויות כאלה והיה יותר מהיר, אז יכול להיות שאתם תוך כדי - - - לא היינו כאן מקודם.

אז אני חושבת שצריך להאריך את הזמן, בטח של הערעורים. אם אנחנו מדברים על שנת מעבר והדברים היו כל כך איטיים ואנשים עוד לא הצליחו ליצור אתכם אפילו קשר אחרי שעות של המתנה, אז בטח צריך השנה כשנת מעבר קודם כל להאריך של הזמן של הערעורים. שזה דבר ראשון כדי שכולם באמת יוכלו - כן, זה לא מספיק הזמן הזה. כי בזמן הזה, יש חלק מהאנשים שלא הצליחו ליצור אתכם קשר. אני ישבתי במחלקה אונקולוגית והייתי אתכם על הקו כמעט ארבע שעות. אבל לי היה את הזמן כי - - - את עובדת מדינה או פנסיונרית?

חיכיתי בתור. אני עובדת בעיריית ירושלים אבל,

אני עובדת בשלוש משרות עם חמישה ילדים וכל הסיפור הזה, פשוט שעות, שעות של המתנה.

אני קורא פה בנאדם קיבל זה, ערעור נדחה.

אם זה בסטטוס של טיפול אז זה בסטטוס בדיון,

ערעור נדחה,

נדחה, אתה אומר זה נדחה כרגע אבל יכול להיות שזה ייפתח?

זה בדיוק מה שאני אומר.

זה עניין של שקיפות. אפשר להוריד את זה - - - לא, לא,

עוד הפעם, דבר כזה יוצר עומס בסוף על מוקד טלפוני, יוצר עומס על

זה המעגל שבדיוק יוצר את המצוקה. כי כשאדם מבחינתו לא יודע על מה להתווכח, עם מי לדבר זה יוצר מצוקה. הערעור, בכלל,

יש לכם צפי מתי בערך הם יקבלו עדכון?

יש התחייבות. שוב, אם אתם מראים דברים, כמו שאתם אומרים, ועדה אינטראקטיבית, אז תכנסו שניה לאתר